בוקר טוב, ברוכים הבאים לישיבת ועדת החוקה,

הנושא על סדר היום: הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון הפסקת חברות בכנסת של שר או סגן